אנחנו עוברים לפרק הבא שהוא בדיקות מעבדה. פרק ח', עמוד 11,

יש שם מפעל שלם של אינדור שם מגדלים.

אין שום סיבה שהם לא יפתחו שם מעבדה. אני מסכימה לגבי אינדור אבל אני לא בטוחה שכך זה אצל מגדלים אחרים. אבל אם אין להם וזה לא מתאים לתב"ע, הם לא

אבל מה המטרה של הבדיקות? למה צריך לעשות בדיקה כשהתוצרת מגיעה למפעל עצמו? כי יכול להיות שהיא הזדהמה והיא מזוהמת. היא יכולה לזהם מפעל שלם. אבל היא נבדקת טרם אריזתה לשיווק.

זאת רזולוציה שלא מתאימה לחקיקה ראשית. הבעיה היא שאתם ירדתם לרזולוציות האלה בשבע בדיקות

בנוהל שאתם מפרסמים יכולים לעמוד בכללי מינהל תקין?

אתם צריכים לפרסם טיוטות לעיון הציבור אבל פעם אחת לא פרסמת. למה על זה את לא

צריך לאשר את הנהלים גם פנימית והרבה פעמים לא רצינו לעכב. אתם מתנגדים לעניין העקרוני הזה שיעשו רק שלוש בדיקות?

זאת הבעיה. זה לא משנה אם אנחנו קובעים את זה בנוהל או בחוק. אני אסביר את מה שאני אומרת. אנחנו לא רוצים לקבוע אין סוף בדיקות אלא הנקודה היא יותר

שם מינימום בדיקות הנדרש, שאלה שלושת הבדיקות האלה, להסיר את ארבע הבדיקות המיותרות. במידה ותעשו את

אם יש צורך, למה לא מיישמים אותו גם בייבוא? אנחנו תמיד מוכנים לדבר על יבוא. קודם כל זה עובר לתוספת, נכון?

זה עובר לתוספת. בסדר.

גם הוראה שאומרת בדיקות מעבדה יבוצעו לפי המפורט בתוספת, גם זה נשאר. מה שמעירים כאן אנחנו לא יודעים מה זה בדיקות מעבדה.

יש את זה בנהל.

אנחנו רוצים לתקן את זה.

אני חושבת שזה

יכול להיות שבעתיד היא תשתנה אבל כשמשהו כתוב בחוק,

אנחנו מגבילים רק את הבדיקות שמוגדרות. כלומר, מה שמחוץ להגדרה לא יוגבל בהוראה שלכם. חשוב כן להבין מה אנחנו מגבילים כאן במסגרת הסעיף ומה בעקבות ההגדרה

אבל זאת לא רק בדיקת שחרור של תוצרת. בדיקת שחרור של אצווה חקלאית בסיום החווה ובדיקת שחרור של המוצר הסופי. בדיקות השחרור של תוצרת הקנאביס לצרכים רפואיים. אני לא מצליחה לבין.

בדיקות מעבדה זה משהו מאוד כללי. זה מאוד

אנחנו לא מחויבים דווקא להשתמש בתקינה הישראלית שלוקחת אותנו אחורה. סייענו באיזו בדיקה השתמשנו. אם אני כבר עובדת לפי תקן ה-UGMP ואם אני כבר מייצרת בבדיקות מעבדה יותר

את זה אנחנו נבחן כאשר נדבר על אותן תוספות. נבחן את זה לקראת קריאה שנייה ושלישית. אבל כרגע אנחנו מדברים על סוג הבדיקות ולא על איזה מועד. כרגע אנחנו מדברים על המועד. אנחנו נשקול את העניין של סוג הבדיקות והאם להיכנס לזה. זה יהיה לקראת קריאה שנייה ושלישית. כאן ציינתם מה סוג הבדיקה. אפשר להעלות את אתי פלר. שלום

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מסמיכה לפי תקן בין-לאומי שנקרא איזו IC-17,025. אני אקדים ואומר שיש לכם שם משפט האומר לפחות חמש

אלה היו ההערות הכלליות.

יש הבדל משמעותי וזה מהניסיון הפרטי שלי בתעשייה בין מוצר שיוצא מהמגדל לבין מוצר שנכנס כחומר גלם למפעל.

זה רק לבדיקת שאריות. אין שום סיכוי מציאותי שיהיו חמש מעבדות מהסיבה המאוד פשוטה שנכון להיום מוכרות רק שלוש מעבדות ומדובר

הורדנו את זה. הורדנו את סעיף 31(א). המעבדות צריכות גם רישיון. רשום בסעיף 29. רישיון קנאביס.

הערתם על כך וכבר הוספנו את זה. אמרה עכשיו אתי פלר שאם יש את התקן איזו 17,025,